הצעות לסדר-היום בנושא: המשבר במשא-ומתן עם הפלסטינים,

של חברי הכנסת זהבה גלאון ויצחק הרצוג. אני מתכבד להזמין את ראשונת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון, לפתוח את הדיון. עד עשר דקות לרשות גברתי. ישיב לכולם סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי

הכנסת, אני חייבת לומר, תחושה מוזרה משהו במליאה, אפילו לא חצי ריקה, 90% ריקה, אבל אני מקווה, אני לוקח על

הם שותפים קואליציוניים שנושאים באחריות לכישלון השיחות. אני מצטטת את הדברים של שר האוצר לפיד, הוא אמר: לא אשב בממשלה שלא תנהל משא-ומתן. והגדילה שרת המשפטים ציפי לבני: מבחינתי,

תהליך מדיני זה לא סתם ססמה, ואם לא יהיה תהליך אני אלחם מהאופוזיציה. אני שואלת אותה, ואני שואלת אותו: איפה אתם היום? איזה אמירות הפרחתם לחלל האוויר? הכול היה על הקרח. אמרתם שתצאו ולא יצאתם. פשוט רימיתם את הציבור. אתם דואגים רק לכיסא שלכם. הרי אתם פוחדים מהבחירות שימחקו אתכם. הצטרפתם בשבוע שלכם למקהלת הדני-דנונים והאופיר-אקוניסים והבוגי-יעלונים, שכל הזמן אומרים שאבו מאזן הוא לא פרטנר, וגם אתם עכשיו אתם אומרים שאבו מאזן הוא לא פרטנר? מי פרטנר? נתניהו הוא פרטנר? הממשלה שלו היא ממשלה שהיא פרטנר להסדר? הרי הממשלה הזאת לא באמת מתכוונת לקדם הסדר. ומה עושה לבני ומה עושה לפיד בממשלה הזאת? יושבים ונותנים לגיטימציה להמשך הזרמת הכספים להתנחלויות. ומה עושה יאיר לפיד? איזו תוכנית דיור מופרכת שכל המטרה שלה לעזור לקבלנים. או שר החינוך שמקדם איזו רפורמה בחינוך שמתגלה כעוד כניעה למנגנון המיסיונרי של הבית היהודי. אבל מה עושה ציפי לבני, חברי חברי הכנסת? היא הרי נכנסה לממשלה בתירוץ של הצורך בקידום המשא-ומתן. מתברר עכשיו שהכול היה אחיזת עיניים. שני משת"פים, לבני ולפיד, משת"פים של נתניהו, של אופיר אקוניס, של בוגי יעלון, שנה שלמה מנהלים משא-ומתן על ריק. פול גז בניוטרל בחדר, שמעתם על החדר הזה? פול גז בניוטרל, שמאחוריו אין כלום חוץ מלקנות זמן לנתניהו ולבנט לעוד ועוד בנייה בשטחים. מרוב שהם ישבו בחדר הזה, אז מה קורה היום מרוב שציפי לבני ישבה בחדר? היא חוזרת בידיים ריקות. אני חייבת לומר, חברי חברי הכנסת, זה לא באמת משום שהיא לא רוצה, זה משום שהיא נטעה את עצמה בתוך ממשלה שעושה צחוק מההבטחות שלה. איך אמרה לבני? אם לא יהיה תהליך שלום אני אלחם על זה באופוזיציה. ומי שנשאר היום בתוך ממשלת נתניהו, לבני ולפיד, ממשלה שהיא סרבנית משא-ומתן סדרתית, יורק בפרצופם של הבוחרים שאליהם הם התחייבו, לבני ולפיד, שהם יקדמו הסדר, משא-ומתן. מכרו לנו את הישיבה בממשלה בכל מיני הבטחות. עכשיו, בפטרונות, שמעתי את האמירות האלה, שאבו מאזן הוא לא פרטנר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לכולם בקואליציית נתניהו יש אינטרס למרוח את המשא-ומתן, אבל לאף אחד אין באמת אינטרס להגיע להסכם שלום. את כל אחד זה משרת לצורך ההישרדות הפוליטית שלו. את ליברמן ואת בנט. אבל לבני ולפיד? מישהו בממשלה הזאת מקדם או חושב או מייצג את האינטרס הציבורי? בואו נסתכל מי יש לנו שם: בנט שמפנטז על הקמת בית-המקדש, עסוק בלקדם את בית-המקדש ומפנטז על עוד מלחמה, או קונה לאבו מאזן כרטיסים אני לא יודעת לאן, ומזרים מאות מיליונים להתנחלויות. איזו שחיתות לאור היום, חסרת בושה. ומה עושים לבני ולפיד בממשלה הזאת? הם לא יותר מעלה התאנה של הממשלה הזאת, משת"פים של נתניהו ובנט שנותנים לגיטימציה למשא-ומתן חסר תוחלת שהולך לשום מקום. מה הם עושים, חברי חברי הכנסת, לבני ולפיד? נותנים לממשלה הזאת חותמת כשרות להשתלטות של לובי נוער הגבעות על מערכת החינוך, על התקציב. כן, בואו נדבר על התקציב. בזמן שהממשלה הזאת ניהלה משא-ומתן היא העבירה מאות מיליונים באמצעות החטיבה להתיישבות לבנייה בשטחים, והיא בנתה עוד ועוד בתים: 123% של התחלות בנייה בשטחים לעומת 3% של התחלות בנייה במדינת ישראל, זה על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אז הממשלה הזאת מרוקנת לנו את הכיסים, הורסת לנו את העתיד, עלולה להביא אותנו לקיפאון מדיני עכשיו, למין סטטוס קוו, כשאנחנו יודעים איך ההידרדרות וההסלמה יכולות להתחיל ולאן זה יכול להגיע. אני שומעת את הדרישה של הבית היהודי, כמה זה נלעג, גם ליברמן וגם בנט, הבית היהודי וישראל ביתנו, הם דורשים משאל עם פתוח על כל הסכם, אבל כשזה מגיע להשתוללות הכלכלית של העברת כספים להתנחלויות הם עושים הכול, יחד עם חבר הכנסת דוד רותם, כדי למנוע מאזרחי המדינה לדעת מה קורה עם הכסף שלהם. חבר הכנסת דוד רותם, שבפה מלא הודה השבוע בוועדת החוקה כששאלתי אותו: הייתכן, חבר הכנסת רותם, שאתה נגוע בעניינים זרים או בשיקולים זרים או בניגודי עניינים?

אמר חבר הכנסת רותם, אני ייצגתי את החטיבה להתיישבות. יושב-ראש ועדת החוקה, שמונע דיון בוועדת החוקה על החטיבה להתיישבות, מודה שהוא מייצג את החטיבה להתיישבות או שהוא ייצג את החטיבה להתיישבות. אדוני היושב-ראש, אני מודה שלא ראיתי פארסה כזאת. זה בעיני לא ראוי, לא ייתכן, אי-אפשר לתת לחבר הכנסת רותם להמשיך לקיים את הדיון על החטיבה להתיישבות. החטיבה להתיישבות זה לא נושא שאנחנו מתעקשים עליו סתם. החטיבה להתיישבות מקבלת את הכסף השחור, את התקציב השחור שלא אושר במליאת הכנסת, כדי להמשיך לתחזק את ההתנחלויות והכיבוש. החטיבה להתיישבות היא הזרוע הביצועית לבנייה של הממשלה בשטחים, וכל הכנסת הזאת לא עומדת על הרגליים האחוריות ולא דורשת שקיפות כשחבר הכנסת רותם מייצג אינטרסים זרים בפעילות שלו כיו"ר ועדת החוקה. חברי חברי הכנסת, אני, יחד עם קבוצה של חברי כנסת, על-פי יוזמתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הגשנו תלונה בעניין הזה גם ליועץ המשפטי של הכנסת וגם לוועדת האתיקה, ואני מקווה שהם יקבלו את ההחלטות המתבקשות. אבל כשאני מסתכלת על ההתנהלות של חבר הכנסת רותם אני לא מתפלאת, אני רואה את שר החוץ שלו, שכמו שאמרתי קודם, רק לפני חודשיים אמר שהוא תומך במתווה קרי והיום כבר מתווה קרי לא שווה כלום והוא מעדיף ללכת לבחירות. אז כשאני שומעת את האמירות של יעלון ואחרים, שאבו מאזן הוא לא פרטנר, ובנט שמתנגד לחלוקת ריבונות בירושלים, אני מסתכלת על הממשלה הזאת, שכל התקופה הזאת ניהלה מסע של דחיינות והתבכיינות והתקרבנות, ראש הממשלה שלנו מוכר לנו כבר חמש שנים אותו מופע נודד של פחדנות ואפס עגול במנהיגות. אני מודה, חברי חברי הכנסת, שאני מאוד מודאגת, אני מודאגת מהמצב שנקלענו אליו.

לא מודאגת מההליכה של הפלסטינים לאו"ם. אמר אבו מאזן לא אחת, לא רצינו לשמוע, אמר: לא יהיה משא-ומתן ישיר, נתניהו לא יזמין אותי, אני אשים את המפתחות. ממה התרגשנו? מזה שהפלסטינים פנו ל-15 ארגונים שליד האו"ם וביקשו הכרה באמנה לזכויות הילד, באמנה לזכויות נשים? ממה בדיוק אנחנו מתרגשים? אולי בכלל כדאי לשנות את הפרדיגמה ואת התפיסה שמשא-ומתן זה רק בשיחות ואחר כך הסכם. אולי שיכירו, אני מסיימת,

אולי שיכירו במדינה פלסטינית באו"ם, ואחר כך כל התוכניות על

אחר כך נאמץ את התוכניות שעל השולחן ונגיע להסדר. אני חוששת, חברי חברי הכנסת, מהדברים שאמר הנשיא אובמה לקרי לפני כמה ימים: תודיע לי כששני הצדדים יסכימו להתקדם. במילים אחרות: שיחפשו אותי. טוב, חברי חברי הכנסת, זה לא יעשה לנו.

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יצחק הרצוג, הלוא הוא יושב-ראש האופוזיציה, לשאת דברים. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, ברוך שובך משליחותך.

אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אביגדור ליברמן אמר את שאמר, והיה ברור שהוא אומר את נהמת לבו והוא חוזר לנקודת המוצא הטבעית שלו, הוא קורא לבחירות ומשתמש בזה כאיום. אדוני היושב-ראש, אני בכלל לא חושב שזה איום. אני חושב שזה הפתרון האמיתי לבעיות של מדינת ישראל במבוי הסתום שהיא נמצאת בו בכל התחומים, ואני קורא לממשלה וקורא לאביגדור ליברמן ואומר: אביגדור ליברמן, רוצה בחירות? נלך לבחירות. זה הפתרון האמיתי למבוי הסתום שאליו הבאתם אתה וחבריך בראשותו של בנימין נתניהו את מדינת ישראל. המבוי הסתום הזה נוגע בכל התחומים החשובים של חיינו. היום אחר-הצהריים יתפרסם דוח מבקר המדינה על סוגיית הביטחון התזונתי במדינת ישראל. אני לא אכנס לדוח אבל אומר כך: העובדה שערב פסח עומדים עשרות אלפים ואלפי בני-אדם וממתינים לקבלת סיוע ומזון שהובטחו להם על-ידי הממשלה, כולל בעת כינונה, בהבטחות אין-ספור, היא עוד דוגמה למבוי הסתום הבלתי-נסבל של חיינו בכל תחום, בחברתי, בכלכלי, בביטחוני ובמדיני. הטרגדיה הגדולה היא שאנחנו נמצאים על ספו של הר געש, אדוני היושב-ראש, והציבור לא מבין, לא מבין את הסכנות הטמונות במצב, וכל האשמה רובצת לפתחו של בנימין נתניהו, שלא מסוגל. אני רוצה לברך את השרה ציפי לבני על מאמציה. אני חושב שמאמציה כנים וטובים והיא באה ממקום טוב. אני יכול להבין מדוע ועל מה היא התאמצה. אבל היא צריכה להבין, ציפי לבני צריכה להבין: אופיר אקוניס הוא מהמתונים בליכוד. אופיר אקוניס לא ייתן לה לזוז מילימטר. הוא לא ייתן גם לבנימין נתניהו.

אבל אני לא מדבר רק על אופיר אקוניס. כל צמרת הליכוד מחשקת את בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו נענה לחישוק. ולכן אני לא הולך למשחק האשמות ואומר מי אשם ומי לא אשם, כי כל התהליך כולו כשל וקרס, כשל וקרס מכיוון שאין יכולת ללכת לצעדים אמיצים לשלום מבחינתו של בנימין נתניהו. ולכן אני קורא לתנועה ואני קורא ליש עתיד לפרוש מן הממשלה ולחבור אלינו בגוש גדול שיודע להוביל מהלך מדיני אחר. אחת הבעיות האמיתיות, אם לא הבסיסיות והגדולות ביותר בכל התהליך, אדוני היושב-ראש, היא שאין אמון בסיסי בין המנהיגים. אין דיאלוג מינימלי בין אבו מאזן לבנימין נתניהו. אין ביניהם שום תקשורת. הם מתנשאים אחד על השני ומתעמתים כל היום ומאשימים אחד את השני מהיום שהם התחילו את המשא-ומתן ולא נפגשים ולא מדברים. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אבו מאזן היה צריך לעמוד כאן, במליאת הכנסת, ולדבר אלינו, ובנימין נתניהו היה צריך ללכת לפרלמנט הפלסטיני ולדבר אליהם. שום דבר מכל זה לא קרה. תחת זאת, התחרבשות והשתבללות בכל מיני מצבים ופוזיציות שהביאו אותנו עד הלום, למצב בלתי אפשרי ומסוכן מאוד. בשבוע שעבר, ביום שני שעבר, אדוני היושב-ראש, הייתי אצל מלך ירדן עבדאללה לביקור רשמי, לשיחה ארוכה. הוא יצא מגדרו לקבל אותי, כראש האופוזיציה. צריך לשמוע את השותף שלנו לשלום, השותף האסטרטגי מן המזרח, ולהבין כיצד ובאיזה מצב נמצא המזרח התיכון ואילו תמורות אדירות מתרחשות סביבנו, ולהבין שאין ברירה אחרת אלא לעשות כל מאמץ להגיע להסדר עם הפלסטינים. למחרת הייתי בגבול סוריה כאורח אלוף פיקוד הצפון, ורואים זירה משתנה, מורכבת מאוד, זה כבר לא צבא מול צבא, אלא צבא מול קבוצות שונות ומשונות שמראות מה עלול להיות כשמשטרים סביבנו מתערערים. ביום שישי הייתי בשכם, אצל מוניב אל-מסרי, אחד המנהיגים הפלסטינים המוכרים והחשובים, וצריך לראות מה קורה בשטח, השטח מתוח מאוד, יש מתח אדיר ומסוכן, והדרך היא לנטרל את המתח הזה, ללכת למשא-ומתן אמיץ ולנקוט צעדים אמיצים. וגם אם, וגם אם, וזה נכון, אבו מאזן הוא שותף קשה, ומעצבן, ומטריף, ולעתים מרגיז מאוד, ומייצר תחושה של דיכאון, אבל הוא השותף, ואין לנו בכלל ברירה לחשוב אחרת. אנחנו שני עמים שחיים בארץ הזאת, ושני העמים הללו צריכים לדעת להסתדר ולהגיע להסדר ביניהם. ולכן, הכישלון מהדהד בכל התחומים. זאת ממשלה של חידלון, זאת ממשלה של כישלון, זאת ממשלה שלא מספקת תקווה,

ואין ברירה אלא לקרוא כאן לכנסת ולמליאה כולה, אביגדור ליברמן אמר את האמת, אין מוצא, רק בחירות, בואו נלך לבחירות ונשאל את פי העם, מכיוון שהממשלה הזאת הביאה אותנו, את העם כולו, לעברי פי פחת ולמבוי סתום. אני מקווה שקריאתו תיענה, ובהקדם, ושהקול ההגיוני יגבר, ויובן לאלתר שראש הממשלה בנימין נתניהו לא מסוגל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום, עדיין: המשבר במשא-ומתן עם הפלסטינים,

של חברי הכנסת אחמד טיבי ודב חנין. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, האמת היא שהרושם שמצטייר לאחרונה הוא של התגייסות המערכת הפוליטית, הממסד ותקשורת ה"מיינסטרים" כדי לומר שהפלסטינים אשמים. המטרה לא הייתה להגיע להסכם או להסדר. המטרה הייתה, כפי שראש הממשלה אמר לפני כמה שבועות, לחשוף את הפנים האמיתיות של הפלסטינים. מה הפנים האמיתיות של הפלסטינים? שהם לא מקבלים את הצעתו של ראש הממשלה נתניהו, או הצעתו של קרי. הוא אמר שזה ספין, ולמה שבנט,

יכשיל את הספין, את הסחריר? כלומר ראש הממשלה מלכתחילה ידע וכיוון לאי-הסכם. מה האי-הסכם שהוצע לאבו מאזן? כי ראיתי את אולפני החדשות ביום שישי, וכולם, חלק אומר: הפלסטינים לא השתנו. הפלסטינים תמיד, כשמגיעים לנקודת זמן של הכרעה, בורחים. אבו מאזן ברח.

לעובדות, אחר כך נגיע לבריחה, נראה מי בורח. העובדות מדברות על כך שעסקת קרי כללה הסכם שעמד על שתי רגליים, רגל אחת היא המשא-ומתן, שהתנגדתי לו מראש, גילוי נאות, חשבתי שזה בזבוז זמן תקופת משא-ומתן של תשעה חודשים. הרגל השנייה, התנגדת למשא-ומתן? למשא-ומתן הזה, אני עכשיו מתנגד. זה בזבוז זמן שמטרתו לייצב ולהחזיק את הקואליציה שלכם בחיים, לא להגיע להסדר מדיני. מה האלטרנטיבה? יש אלטרנטיבה, יש אלטרנטיבה. תשאל אותי, אני אגיד. טוב שיש עשר דקות,

ואני חושב שאתם תבינו.

שבע דקות?

הרגל השנייה היא השעיית הפנייה

וזו זכות אלמנטרית של כל עם, לפנות למוסדות האו"ם, תמורת שחרור 104 אסירים מלפני אוסלו, רשימה שמית של 104 אסירים.

איך זה רשימה שמית? אני, ערב הצגת הרשימה הזאת לג'ון קרי, ראיתי את הרשימה. אבו מאזן הראה לי את הרשימה, ויש בה 14 אסירים אזרחי מדינת ישראל, ערבים. העבירו אותה לקרי,

חזר קרי מנתניהו עם הרשימה, מסר אותה לאבו מאזן, אמר לו: done,

גם אז ראיתי. גם אז ראיתי.

שום דבר לא חתום, אבל לא בכדי ראש ממשלת ישראל עד לרגע זה לא אמר בפומבי שאין הסכם כזה.

הביא ראש הממשלה את הרשימה, את ההסכם הזה,

לישיבת הממשלה, והם הצביעו על שחרור 104 אסירים. מאיפה הגיע המספר הזה, 104 אסירים? אלה בדיוק השמות, והמספר, של האסירים מלפני אוסלו. אין בלתם. אין רשימה אחרת, אין שמות אחרים. תוך כדי הבאת הרשימה ראה ראש הממשלה שיש התנגדויות, ששרי הליכוד, שרי הימין, אומרים לו מָה,

אזרחים ערבים מישראל, אז הוא הוסיף סעיף ב' להחלטה: במקרה שישתחררו, יובאו שמות של אזרחים ערבים מישראל לשחרור, נצביע מחדש. כלומר הוא ידע על מה מדובר. היה צריך לשחרר את מה שקרוי הפעימה הרביעית ב-29 לחודש. ראש הממשלה לא רצה לשחרר. ממשלת ישראל לא רצתה לשחרר. עבר יום, עברו יומיים, שלושה, וההצעות שעברו ברורות: אנחנו לא רוצים לשחרר את ה-14, ויש הצעות חלופיות. אחת ההצעות הייתה, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, לשלול את האזרחות של האסירים הערבים, אזרחי מדינת ישראל. הצעה חצופה, מחוצפת, גזענית. גזענית. לרצוח זה לא גזעני.

אתה מגן על רוצחים, אתם הצעתם לשלול את האזרחות של רוצח יצחק רבין? אתה מדבר, בחיים לא הצעתם. לא חשבתם, כי הוא יהודי. בקלשונים רצחו. על מה אתה מדבר? זה פעם ראשונה שאתם משחררים אזרחים ערבים? השתגעת? אתה משוגע, אתה משוגע, אקוניס.

יש לך עכשיו זמן לענות. אתה אפילו לא מוגבל לעשר דקות. אתם העליתם על דעתכם לשלול אזרחות של יהודי שרצח ערבים או שרצח את ראש הממשלה יצחק רבין? למה לא העליתם על דעתכם?

ליהודים לא שוללים אזרחות. לא מעלים על הדעת לשלול אזרחות. זה הפירוש של מדינה יהודית: גזענות. אפליה. אחר כך עברה הצעה,

לגרש עשרה אסירים מסך כל הפעימה לעזה, כאשר ההסכם המקורי אומר 104 אסירים, באופן שמי, כל אסיר חוזר לביתו. אחר כך, תוך כדי, כדי לסחוט את ממשלת ארצות-הברית, העלו שם נוסף: פולארד. מה פולארד קשור לעסקה הזאת? אפשר לנהל משא-ומתן בילטרלי. אפשר לבקש מחיר על עסקה שכבר שילמו עליה? זה רק בישראל. והחולשה, הנכנעות, הרפיסות של הממשל האמריקני התגלתה בשיאה, בנמיכות קומה, מול הסחטנות של ממשלת ישראל על הסכם שכבר כל סעיף בו ברור. כל סעיף. עכשיו, פעם ראשונה משחררים אסירים אזרחי מדינת ישראל ערבים? בכל עסקת חילופין השתחררו. בעסקת שליט השתחררו חמישה. אחד מהם שייך לחוליה ששניים ממנה אמורים להשתחרר עכשיו. מה קרה אז ומה קרה הפעם?

זה היה עסקה עם "חמאס", עכשיו זה עסקה עם אבו מאזן, פתאום אתם מציגים שרירים? פתאום עכשיו הם אזרחים ואסור לשחרר אותם? אז אני אגיד לכם איזה סוג של אסירים יש בשטח. שלושה סוגי אסירים: יש אסירים פלסטינים מהגדה והרצועה, שהרשות הפלסטינית מייצגת אותם, יש אסירים יהודים שרצחו ערבים, שממשלת ישראל מייצגת אותם, היא מקלה בעונש שלהם, משחררת אותם, קוצבת את עונשם, ויש אסירים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, שאין להם פתאום מי שידאג להם. ככה רוצה ממשלת ישראל. בכלא הם פלסטינים, לא קוצבים את עונשם, במשא-ומתן הם אזרחים ישראלים, אסור לטפל בהם, אסור לגעת בהם. אבו מאזן לא מבקש את שחרורם כי הוא מייצג את הציבור הערבי. הוא לא מייצג את הערבים בישראל. אנחנו מייצגים אותם, ועדת המעקב מייצגת אותם, נבחרי הציבור מייצגים אותם. אבל הם היו חיילים שלהם, של אש"ף, ולא מפקירים חיילים, זה מה שהם אומרים. מה גם שבסכסוך לאומי, לפחות הדף הזה, את התיק הזה של אסירים, צריך לסגור. במיוחד אם יש הסכם. עכשיו בא ליברמן, שר החוץ, שרק לפני כמה ימים האמריקנים חיבקו אותו, אמרו: הוא התמתן, איזה התמתן ואיזה בטיח, התמתן? והוא מדבר על בחירות. זה הדבר היחידי שאני יכול להסכים לו: בחירות. אנחנו בעד בחירות. זה ממשלה שהיא אנדרוגינוס, משונה, עם הרכב ביזארי. חלק מהמפלגות בקואליציה נכנסו כאשר התהליך, רוממות התהליך בגרונם. כנראה רק התהליך, רק החדר. החדר העלה עובש, חדר עבש, כלום לא מתרחש שם. היום אומר פקיד אמריקני שבפגישה הלילה בין סאיב עריקאת לציפי לבני הייתה התקדמות.

לא הייתה שום התקדמות. מאיפה אתה יודע? אני יודע, אני יודע. תרצה, אני אעדכן אותך. יועץ של ערפאת. ולכן, אני גאה שהייתי יועץ של יאסר ערפאת. נקודה. תתבייש,

אני לא עבד נרצע של נתניהו. אני לא עבד נרצע של נתניהו.

לסיים. טרוריסט שפל, זה מנהיג כריזמטי. אני גאה על כל רגע שהייתי יחד אתו.

רגע, תתבייש, תתבייש, תתבייש לך. תתבייש לך.

אתה אמרת שאני טרוריסט? הוא אמר שאני טרוריסט? לא, אמרתי על ערפאת, אמרתי "ערפאת", וזאת עובדה,

גם הוא לא טרוריסט,

אני גם מציע לכל סגני יושב-ראש הכנסת לקחת ממני דוגמה כרגע ולא להתערב בדברי הנואם, גם אם הדברים פשוט, טוב, בבקשה, חבר הכנסת. נא לסיים.

ההערה שלך הייתה התערבות בדברי הנואם. אוקיי. אתה תעשה צנזורה ליושב-ראש? את זה למדת מערפאת, צנזורה, כן? צנזורה, להרוג אנשים. סגן השר אקוניס, אתה מפריע לחבר הכנסת טיבי לסיים. אתם השתלטתם על כל אמצעי התקשורת כאמצעי הפחדה, חבר הכנסת טיבי, נא לרדת מהדוכן.

קניתם את כל אמצעי התקשורת. שלדון אדלסון קנה אתכם, קנה את כל אמצעי התקשורת. עבדים נרצעים שלו נהייתם. ככה מתנהלת מדינה, מדינה של אדלסון.

אדוני היושב-ראש, יש רגעים שמנהיגים צריכים לקבל החלטות. מה אבו מאזן צריך לבוא ולהגיד לבני עמו? אני מבקש שתקבל החלטה לסיים את דבריך. הזמן תם לפני כמה דקות כבר.

אמרתי "תודה" לא מתוך נימוס. תודה, אבל חצי דקה הוא הפריע לי.

זה כבר עם זמן פציעות, כפי שאתה כמומחה לכדורגל יודע.

הוספתי כבר שלוש, ארבע דקות. מעבר לזה כבר שופטים לא מוסיפים.

אני מודה לך, אדוני, על רוחב הלב שלך.

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני החלטתי לדבר לא על מה שלא התקיים במציאות, משא-ומתן מדיני,

על מה שלגמרי קיים, מציאות הכיבוש וההתנחלויות. שעת בוקר, יום רביעי, 19 במרס, לפני שבועיים, שלושה ילדים הולכים בשביל בצד עצי הזית, שדות החיטה ומטע האפרסק. הם ירדו לכיוון הגדר לקטוף עכוב, שזה סוג של סרפד שהילדים קוטפים בחודשי פברואר-מרס, מוכרים אותם לסוחרים מקומיים. המחיר הוא 3.5 שקלים לקילו. את ליבת העכוב קולפים, ומבשלים אותה. על התל שממול לגדר הפרוצה, אחרי כביש הביטחון ומעקה הבטיחות שלו, הסתתרו חיילים מוסווים במארב. שלושת הילדים לא יכלו להבחין בהם. החיילים הבחינו בהם ממרחק רב. השטח הזה חשוף ומכוסה בשלל מצלמות אבטחה. אבל החיילים חיכו עד ששלושת הילדים יחצו את הגדר ויתקדמו לעבר השדה שמעבר לה, ששייך למשפחתו של אחד הילדים,

רק אז הם החלו לירות. כשהחלו לירות באש חיה, יש להדגיש, ניסה יוסף בן ה-14 להימלט על נפשו. הכדור פגע בו בירכו מאחור בזמן שניסה לעבור את מעקה הבטיחות של הכביש. הוא נפל מתבוסס בדמו ולקח זמן רב עד שאמבולנס צבאי הגיע לפנותו. על-פי התחקיר של "בצלם" זה לקח כחצי שעה. הוא מת מפצעיו. שני הילדים האחרים נחבלו בידיהם, והושכבו על רצפת ג'יפ צבאי. על-פי עדותם, חייל דרך על ראשיהם, הם נלקחו לחקירה שנמשכה כמה שעות, ואז שוחררו. אחד מהם סיפר שחייל אחד איים עליו ברובהו ואמר לו: תהיה בשקט, אחרת אני אהרוג גם אותך. כך, עמיתי חברי הכנסת, כך נראה כיבוש. לסיפור של יוסף בן ה-14, שאותו הבאתי בפניכם על-פי תחקיר "בצלם" וכתבת גדעון לוי ב"הארץ", אפשר להוסיף עשרות מקרים נוספים. בשמונת החודשים של המשא-ומתן המדיני נהרגו בגדה המערבית, בשטחים הכבושים, 47 פלסטינים. נהרגו, אגב, גם שני אזרחי ישראל וארבעה חיילים. בשטחים יש היום אלפי פצועים מירי צה"ל ומתקיפות המתנחלים. פשעי השנאה וההשתלטויות על אדמות פלסטינים בגיבוי כוחות הביטחון הולכים ומתרבים. בשטחי C נמשכת מדיניות שיטתית של דחיקת הפלסטינים, כולל פעולה שיטתית של הריסת בתים. רק בשבוע שעבר, עמיתי חברי הכנסת, בין 1 ל-3 באפריל, נהרסו בשטחי C 45 בתים. הם הותירו 93 בני-אדם, כ-40 מהם ילדים, ללא קורת גג. בבקעת-הירדן החרימו חיילי צה"ל אפילו את האוהלים שארגוני הסיוע הבין-לאומיים נתנו לתושבים שבתיהם נהרסו. כך עושים, עמיתי חברי הכנסת, בקעת-ירדן ישראלית, טרנספר שקט, כוחני ושיטתי. זה תהליך שלום? כך נראה תהליך שלום או כך נראה תהליך של מלחמה? כמובן צריך להוסיף לזה את הבנייה בהתנחלויות. אנחנו ב-2013 מדברים על שיא של עשור במספר התחלות הבנייה בהתנחלויות. העלייה משנה לשנה, מ-2012 ל-2013, 123%. 60% מהדירות שרשות מקרקעי ישראל שיווקה מהתחלת השנה נמצאות בשטחים. אדוני סגן שר האוצר, 60% מהדירות שרשות מקרקעי ישראל משווקת,

בהתנחלויות. זו הבנייה בהיתר, אבל בואו נדבר על הבנייה המסיבית שלא בהיתרים, שנמשכת במאחזים לכל אורכה ורוחבה של הגדה. בין היתר מתבצעת בנייה עכשיו בחוות-יאיר, ברכס-הגדעונים, במאחזים הסמוכים לשילה, בדרום הר-חברון. רק בחודש האחרון, אני אומר לכם כמה דוגמאות, זו רשימה חלקית מאוד, אני מתנצל, המינהל האזרחי מאשר לקדם תוכנית של משרד השיכון לבנייה של 839 יחידות דיור חדשות בשכונה חדשה באריאל, בבית-אל אושרה בנייה של 300 דירות נוספות, 31 דירות בהתנחלות אלמוג, בשבות-רחל אושרו להפקדה 350 יחידות דיור, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה מעבר לקו הירוק 144 יחידות דיור בהר-חומה ג', 40 יחידות בשכונת פסגת-זאב. אני לא מדבר על האישור האחרון של השר אורי אריאל. בנובמבר משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הודיעו על שיווק קרקעות ל-2,100 יחידות דיור בשטחי הגדה וירושלים. זה עולה המון כסף,

וההזרמה של הכספים להתנחלויות נמשכת בקצב עצום. אני אתן לכם כמה דוגמאות,

אני מתנצל, זו רשימה מאוד חלקית,

לא מודיעין-עילית ולא ביתר-עילית. לא לחרדים, לא, לא לחרדים. למתנחלים שאינם חרדים.

העברת הכספים להתנחלויות, אני אתן כמה דוגמאות,

אני מתנצל, זו רק רשימה חלקית. בכל אחת מהשנים האחרונות, העיקר שאבו מאזן עושה צעדים חד-צדדיים,

ודאי.

שממשלת ישראל בונה בהתנחלויות,

זה כמובן תהליך שלום, זה מהלכים של הידברות, זה מהלכים של רצון טוב. שיא הצביעות. שיא הצביעות. אבל, עמיתי חברי הכנסת, בואו נדבר קצת על כסף. מענקי ההקפאה, ממשיכים להעביר אותם. בארבע השנים האחרונות מדי שנה הממשלה מעבירה כ-40 מיליון שקלים לרשויות המקומיות של ההתנחלויות בשטחים תחת השם "מענק ביטחוני לאור הקפאת הבנייה", אפילו שאין הקפאת בנייה וגם אף פעם לא הייתה. בסך הכול הועברו 148 מיליון שקלים במענקי ההקפאה האלה.

הכספים האלה, שממומנים מכספי ציבור, מועברים על-ידי הרשויות המקומיות בהתנחלויות לטובת תקציבי הפרסום של עמותת ימין קיצוני פרטית, מה שנקרא מועצת יש"ע. רק במושב החורף האחרון, אדוני סגן שר האוצר, הועברו 598.8 מיליון שקלים, שלא נכללו בתקציב להתנחלויות בגדה המערבית, במסגרת ההעברות התקציביות השוטפות שעשתה ועדת הכספים. בשבוע שעבר ועדת הכספים אישרה העברה של 177 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות. ידידי מיש עתיד, אתם, כמו פראיירים ידועים, אישרתם את ההעברה הזאת. נעניתם להבטחה של חבר הכנסת רותם שהוא יקיים דיון על השקיפות של החטיבה להתיישבות. בינתיים הדיון הזה, חברת הכנסת גלאון, נדחה לקץ הימים, אבל את הכסף אתם כבר העברתם. הכסף הזה עבר בתמיכת יש עתיד בוועדת הכספים. אז למרות העובדה שאין שקיפות, זרמים אדירים של כסף ממשיכים להגיע לחטיבה להתיישבות לטובת בנייה בהתנחלויות. בחודש ינואר משרד האוצר, אדוני סגן השר, מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת מענק להתיישבות צעירה ביהודה ושומרון בסך 38 מיליון שקלים, 27 מיליון שקלים נוספים עבור מענקים ביטחוניים ביהודה ושומרון, ועוד מיליון שקלים שמוגדרים מענק שר הפנים. שבועיים לפני זה אושרה העברה של עוד 90 מיליון שקלים בתחום התחבורה. משרד התחבורה מתכוון להקצות 200 מיליון שקלים לביצוע 18 פרויקטים בגדה המערבית בשנים הקרובות, בעיקר כבישים מהתנחלויות להתנחלויות. הטבות מס להתנחלויות מבודדות. אתם מדברים על בנייה בגושים? אתם הרי מאשרים הטבות מס. בחודש פברואר הממשלה הזאת מאשרת הטבות מס ל-35 התנחלויות מבודדות, וזה נעשה על חשבון יישובים בעלי רקע כלכלי-חברתי נמוך. עוד כ-20 מיליון ש"ח לבנייה בבית-אל כחלק מחבילת הפיצויים על הפינוי מרצון של אותם חמישה מבנים בגבעת-האולפנה בקיץ 2012. עמיתי חברי הכנסת, תמונת המציאות היא ברורה לגמרי. הציבור הישראלי חייב לדעת: מי שמנהל מדיניות חד-צדדית וכוחנית זו ממשלת נתניהו, בתמיכת התנועה ויש עתיד. הגיע הזמן להתפכח מאשליות: נתניהו לא יביא שלום, וישועה לא תבוא גם מבחוץ, לא מקרי ולא מהממשל האמריקני. הגורל שלנו נמצא בידינו. אם אנחנו לא נשנה את כיוונה של ישראל, לא ניענה בחיוב ליוזמת השלום הערבית, שחזרה ואושררה לאחרונה, לא ניענה לה בחיוב, לא נלך למהלך של שלום והידברות אמיתי עם העם הפלסטיני ועם השכנים הערבים שסביבנו,

עמיתי חברי הכנסת, נידרדר לעימות דמים מסוכן, ואת המחיר הכבד אנחנו ושכנינו וילדינו וילדיהם נשלם. תודה, אדוני. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: המשבר במשא-ומתן עם הפלסטינים, מס' 2939 ו-2943. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת איתן כבל. אחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. הנושא הוא עדיין המשבר במשא-ומתן עם הפלסטינים. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, סינג'רו אותך היום להיות פה אתנו, אני מתנצל בשם האופוזיציה, רשמת פרלמנטרית יקרה,

שמענו בשבוע

אני לא באתי להגן פה על הפלסטינים. אני באתי להגן על הצד שלנו. ואני אומר לכם, בכל פעם זה מדהים אותי ששוברים את המשא-ומתן כי לפלסטינים יש דרישות.

זה משא-ומתן.

הם אמורים לשבת בישיבה ויגידו להם: זו הרשימה של הדרישות שלנו, תודה רבה, הולכים? אם החלטנו שמנהלים משא-ומתן, מנהלים משא-ומתן. ולא שיושבים שם צדיקים, יש שם בעיות לא פחות מאשר אצלנו. חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר, יצא. אני רוצה להזכיר: לא ייכון כאן שלום בקדנציה הזאת, ולא יהיו שיחות אמיתיות, לא יעזור לציפי לבני ולא יעזור לאף אחד, כל עוד נתניהו לא פתר את בעיותיו בבית, מול דנון וחבריו. אז יושבים ביציע עיתונאים שבכל פעם מתפלאים: איך זה שהמשא-ומתן

איך זה שציפי לבני לא עשתה שום דבר? ובכלל, אני לא מבין, מה השטויות האלה שלפיד יפרוש אם לא יתקיים משא-ומתן? לפיד יפרוש. הוא הודיע. מעלים בפייסבוק, מעלים ב"יוטיוב" הוא אמר שהוא יפרוש. נו, אז מה אם הוא אמר? אז מה אם הוא אמר? ותמיד עובדים, חבר הכנסת מיקי לוי, סגן השר, איך עכשיו הוא צריך להגיד את המילים הנכונות, שמסתדרות ברשתות החברתיות, במיליה שהוא צריך להגיע אליו. אז אין משא-ומתן אמיתי. שמונה חודשים הנרטיב היחיד שעובדים עליו, חברת הכנסת גלאון, זה מי אשם יותר. מי יצליח למלא את הדף, כשלמטה ישב המחנך קרי ויאמר: א', ב', ג', זה אשם יותר. זה קיבל 80 במבחן, זה קיבל 60, או הפוך. לא באמת קורה משהו. ועמדתי כאן, ואחרים עמדו כאן, ואמרו פעם אחר פעם, חברת הכנסת גלאון, שלא מתקיים משא-ומתן אמיתי. אני לא חושב שציפי לבני, שרת המשפטים, מגלגלת עיניים, אני באמת לא חושב כך, אבל אני לא רוצה לחשוב עליה היום, אחרי הוותק שיש לה בכנסת, בממשלה, כמובילת מפלגה, שהיא לא מבינה באמת מה קורה כאן.

אולי זה נוח לה,

אז צריך שייאמרו הדברים, היא שם כי זה נוח לה, כי בתוך המערכת של האופוזיציה כנראה אין לה מה לעשות. והאם מישהו חושב שליאיר לפיד יש מצב באופוזיציה? עבודה קשה, סיזיפית, קשה גם לשלוט באנשים, עוד מיקי יכול להיות עצמאי, מיקי לוי באופוזיציה, חס וחלילה, יכול להגיד איזה משהו שבאמת. אולי הוא יגיד מה שהוא חושב. אולי. זה אסון. בוודאי, חס וחלילה. מיקי לוי עוד יגיד מה הוא באמת חושב. ואני נותן לך קרדיט, מיקי, סגן השר. שהוא חושב. לא, אל, אני,

זהבה, סגן השר מיקי לוי, אני, חברת הכנסת, סליחה, אני מושך את דבריה בחזרה.

ובתוך כל זה, ובתוך כל זה, אנחנו שואלים עכשיו, מה יהיה? מה יקרה? איך יצליחו לפתור את הפלונטר הזה? מה תהיה נוסחת הקסם, שישבו בתוך החדר ואני אומר לעצמי,

הייתי מוכן להיות הזבוב, רק לשבת,

איך הם מתגרדים האחד מול השני, מה הם אומרים, למען השם,

אני אוותר לך במטר, אתה תוותר לי?

מה ציפי כל הזמן, על מה הם מדברים?

מגיעים לחדר, אומרים: בוקר טוב, צהריים טובים,

ובעיקר כשמדובר בפגישות דחופות. אולי הכיבוד טוב. יכול להיות. מה אוכלים? מה אוכלים? כאילו, וואו, יפה, מה בישלתם אתמול? פסח אצלכם, ניקית את הבית? לא ניקית את הבית? יש לך עוזרת? אין לך עוזרת? זאת אומרת, מה כבר שמונה חודשים יכולים לשבת בתוך חדר, הכיבוד גלאט או לא? זאת שאלה מצוינת. זה לא רק גלאט, השאלה איזה הכשר הם נותנים. מעניין מאוד מאוד באיזה הכשר הם משתמשים ברשות.

אתה חושב בד"ץ, יכול להיות. כי בסופו של עניין אתה אומר, שמונה חודשים של גירודים: מה כבר אפשר לחזור יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, כשכל אחד מהיושבים כאן יודע שמלכתחילה לא היה שום מצב שנתניהו, שעוד צריך לפתור את הבעיות שלו עם דני דנון, סגן השר דני דנון, סגן שר הביטחון, הפלסטינים לא כיבדו את ההסכם, שכשהוא נוסע לחו"ל, סליחה, כשהוא נוסע לחו"ל,

אני אומר: מה יקרה עם הביטחון? חשוב. לאן הביטחון של ישראל הולך? הביטחון נוסע לחו"ל. הביטחון הולך לישון. מה? ועוד איים, חס וחלילה, אם יש משהו שאנחנו צריכים,

אצלכם אין מחליפים, אבל אצלנו יש מחליפים.

אבל אני אומר לך, אם יש משהו שאני מודה לאלוקים שהעסקה לא התבצעה, זה כי דני דנון לא התפטר. אבוי לנו. זה המניע של הפלסטינים, אגב.

יכול להיות שזה המניע הסמוי. יכול להיות שהכול מתואם בין נתניהו לבין אבו מאזן כדי שדני דנון לא יתפטר. לא רציתי להגיד את זה מעל הדוכן. לא, זה נכון. זה שיחות מהבית. אסור להוציא דברים, אתה לא יכול להוציא דברים מהבית.

אתה צודק, אתה צודק. זאת בעיה, אני מודה. אני מודה. זה נפלט לי, אני מתנצל. תמחקו את זה מהפרוטוקול. מה שאני מנסה לומר, אדוני היושב-ראש, לנו,

שצופה בנו, מצפה מאתנו: מנקודת המבט שלי, בכל הקשור להרבה נושאים, ובין היתר עתידה וביטחונה של מדינת ישראל, לשיטתי אין ימין ושמאל. אני אוהב את הארץ הזאת. אני רוצה שנמשיך לחזק אותה. ובדרך שבה הממשלה הזאת פועלת היא מחלישה את המדינה שלנו. אני רוצה לנצל, אדוני היושב-ראש, את ההזדמנות לאחל לכל בית ישראל חג פסח כשר ושמח, ושרק נדע שמחות כאן, באזור שלנו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת באסל גטאס. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשות אדוני.

הומור בריא. אבל הנושא כל כך חשוב וכל כך עלול להוביל את כל האזור למקום, שאפילו ההומור של איתן כבל אין לו מקום. אני רוצה לטעון כאן בפני הכנסת שתי טענות עיקריות.

שלמעשה ביבי נתניהו והליכוד לא מאמין ולא האמין אף פעם, ולו לשנייה אחת, בפתרון לשתי מדינות. זה היה נאום בר-אילן אחד או שניים, הכול, אפילו ההתבטאות הזאת וצורת ההתבטאות הזאת בזכות שתי מדינות לשני עמים הייתה חלק מהטענה השנייה שלי, שביבי נתניהו, בעצם כל השאיפה שלו, כל הפרויקט שלו, זה לנהל את הסכסוך ולא לפתור אותו. הוא מאמין גדול, זה לא אני אומר, זה הוא אומר, הוא כתב על זה, הרצה על זה, שסכסוכים, במיוחד לאומיים, עם מטען גיאוגרפי, גיאו-פוליטי, כמו הסכסוך הזה, לא יהיו פתירים, לעולם לא יהיו פתירים. ואם כך, אנחנו, והוא אומר: אני, ביבי נתניהו, הכי טוב, הכי מקצועי, בלנהל את הסכסוך, resolution Conflict management instead of conflict, זו התיאוריה של ביבי נתניהו על רגל אחת. במסגרת כישרונותיו לנהל את הסכסוך הוא היה מוכן להגיד: אני בעד שתי מדינות לשני עמים, כחלק מאותו משחק, זה היה מהלך אחד. מהלך שני היה ההסכם עם האמריקנים, לא עם הפלסטינים, עם האמריקנים, על שחרור 104 האסירים, כש-104 האסירים הם בטבלה, שם שם. הישראלים, כולל כל השרים, ידעו מי הם האסירים שישוחררו, כולל 14 האסירים הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. לא פתאום התעוררו שבפעימה הרביעית יש אזרחים, ומה פתאום אבו מאזן מדבר בשם או פועל לטובת האזרחים הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. הכול היה ידוע, ועוד אני חזרתי על זה עשר פעמים מעל הדוכן הזה ובראיונות, שאין ולא היה שום קשר בין אותו הסכם על שחרור ה-104 לבין ההתקדמות במשא-ומתן. אומנם אני לא הייתי טמבל לחשוב שהפעימה הרביעית, שתיפול חודש לפני סיום המשא-ומתן שהוקצבו לו תשעה חודשים, לא תהיה קשורה. ידענו, כולל האסירים הביטחוניים, שעד שלא ישתחררו ממש ויצאו מהכלא זה לא בטוח. אפילו הסכם עם האמריקנים באותה התנהלות של ביבי נתניהו, של ניהול הסכסוך,

להתבטל. הראיה הכי טובה למה שאני אומר, שביבי רוצה רק לנהל את הסכסוך, היא מה שקרה במסגרת המשא-ומתן. לפעמים אני זוכר, כשאני רואה איך ישראל או איך ממשלת נתניהו מנהלת את המשא-ומתן מול הפלסטינים, פתגם בערבית: כשמישהו מזמין אחד לאוכל, אומר לו, שלם אל תשבור, או שלם אל תחלק, ומחולק אל תאכל, ותאכל ותשבע. בערבית, לא צריך להגיד את זה, בעברית זה היה מספיק טוב. מזמינים, אומרים: אנחנו נושאים ונותנים, נגיע למשהו, תאכלו משהו מהתפריט. אבל בשמונה חודשים 122% גידול בבנייה בהתנחלויות, ולרבים, שבאמת הייתה הצלחה במשא-ומתן הזה שלא הודלף ממנו, מה היה להדליף?

אני ידעתי ממקורות פלסטיניים שישראל לא רק שלא התחילה מאותה נקודה שבה הסתיים המשא-ומתן עם אהוד אולמרט, אלא היו לה דרישות טריטוריאליות, כל מיני דרישות חדשות:

גושי ההתנחלויות, ההגדרה של גושי ההתנחלויות בסיבוב הנוכחי של המשא-ומתן גדלה ב-25%; ב. נוסף על זה, אני לא אמרתי את זה לעיתונות, כי הבטחתי למי שאמר לי, שיושב לשולחן המשא-ומתן, שאני לא הולך להתבטא בעניין. לישראל הייתה דרישה טריטוריאלית נוספת, שהיא לא תיסוג לא רק מגושי ההתנחלויות, אלא מרצועה נוספת בגדה המערבית, מצפון רמאללה, 30 קילומטר כמעט, רצועה חדשה, שהיא לא באמתלה של גוש התנחלויות, אלא באמתלה חצי-התנחלויות חצי-ביטחונית. וכמובן היו דרישות חדשות בעניין ההסדרים הביטחוניים. ההסדרים הביטחוניים, במיוחד בעניין בקעת-הירדן איך ישראל מציגה את אותן דרישות? אין בהן נגיעה בענייני ביטחון. הדרישה היא טריטוריאלית נטו: ישראל רוצה להמשיך להחזיק בבקעת-הירדן, נקודה. יגידו: 25 שנה, יגידו: 30 שנה. מה שלא יגידו, זה בעצם המשך הכיבוש, המשך ההחזקה, המשך הריבונות הישראלית על אותה רצועה. אז איך, ריבונו של עולם, יהיה פתרון של שתי מדינות?

אם בונים בהתנחלויות, כולל בהתנחלויות שהן מחוץ לגושי ההתנחלויות, ב-122% נוספים בשמונה חודשים, אם מעלים דרישות טריטוריאליות חדשות, אם מעלים דרישות ביטחוניות כאמתלה לדרישות טריטוריאליות נוספות, על איזה משא-ומתן, על איזה שתי מדינות מדברים? הכול ניהול של הסכסוך. ביבי נתניהו רק לא יודע דבר אחד:

שישראל היא לא הודו, ישראל היא לא המדינה השנייה בגודלה בעולם עם מיליארד תושבים, ואין בהודו מה שיש כאן באזור, במטען הגיאו-פוליטי הדתי ההיסטורי שקיים כאן, שהעולם לא ירשה את המשך ניהול הסכסוך עד הודעה חדשה. עם כבוש לא ירשה שחירותו תמשיך להיות כלי משחק בניהול הסכסוך של ביבי נתניהו, ועוד נגלה כולנו, לצערי, שככה זה יהיה בתקופה הקרובה. אבל עוד דבר ביבי נתניהו לא יודע: שהדבר שהוא הקדיש לו שליש מהנאום שלו באיפא"ק, ה-BDS, קריאות החרם על ישראל, הוא אמר ש-BDS זה לא BDS, זה BS, זה בולשיט, אבל הוא שכח שראשי מדינות לא מדברים על בולשיט שליש מהנאום שלהם, ורק בשבוע שעבר איגוד האדריכלים והארכיטקטים הבריטים הצביע בעד חרם על ישראל.

ביבי נתניהו בעצמו וממשלת ישראל מובילים להתעצמות של החרם על ישראל ככלי הלא-אלים כמעט היחיד שנשאר כדי להכריח את ישראל להגיע לפשרה.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. אנחנו עוברים לנושא הבא, גם הוא עם שני דוברים: כישלון הממשלה בעניין שחרור יונתן פולארד,

של חברי הכנסת יעקב מרגי ומנחם אליעזר מוזס. בבקשה, חבר הכנסת יעקב מרגי. עד עשר דקות לרשותך.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 הכנסת התכנסה לדיון מיוחד בפגרה כדי לדון בכישלון הממשלה במשא-ומתן עם הפלסטינים ובכישלון הצורב של כל ממשלות ישראל בשחרורו של יונתן פולארד מהכלא האמריקני. אומנם יש כישלונות נוספים של הממשלה, אך הדגש היום הוא על פולארד ועל המשא-ומתן עם הפלסטינים. חברי חברי הכנסת, אי-אפשר לדבר על סוגיית יונתן פולארד בלי לדבר על החלמאות של הממשלה, ואם זו לא חלמאות זו רשעות, רשעות של הממשלה על כל מרכיביה. כי אחרי מאמץ של כשלושה עשורים, שבהם יונתן פולארד הוצב בחברה הישראלית כסמל, כפטריוט יהודי שדאג לביטחונה של המדינה ושילם ומשלם מחיר כבד, הממשלה הזאת, ברשעותה, הפכה אותו לשווה בין שווים עם מחבלים שפלים, רוצחי ילדים וחפים מפשע. וכל זה למה? על כך יש תשובה אחת, והיא אפילו לא ניקוי המצפון של הליכוד ושל הבית היהודי, מרכיבי הממשלה הזאת, כי לצערי הרב אין שם הרבה מצפון. התשובה היא אחת: זו הפוליטיקה החדשה שהבטיחו לנו הנערים החדשים, הילדים של הממשלה הזאת.

על דברי שנאמרו מעל במה זו כמעט בכל פעימה ופעימה של שחרור אסירים: הייתה בידי הממשלה הזאת הבחירה בין משא-ומתן על בסיס 67', הקפאת בנייה או שחרור אסירים, והממשלה הזאת, על כל מרכיביה, העדיפה את האופציה של שחרור אסירים. ויותר מקומם, כי האופציות האחרות אומנם יש בהן אמירה,

אבל אלו דברים הפיכים. שחרור אסירים, רוצחים שפלים עם דם על הידיים, דבר בלתי הפיך. לצערי הרב, הממשלה הזאת, שלאחרונה נשמעים ממנה הרבה קולות של איומי התפטרות ואיומי פירוק, ואני רוצה להיות המרגיע הלאומי:

כי הדבק שם הוא חזק, הדבק הנגלה לעינינו יום-יום שבוע-שבוע בוועדת הכספים הוא כסף, הרבה כסף למפלגת הבית היהודי והרבה תפקידים,

בזמן שמערכות הבריאות והרווחה משוועות לתקציב. רק היום כותרת זועקת ב"ידיעות אחרונות" בעמוד הראשי: עלייה של 47% במספר המבקשים סיוע לחג. רבותי, אלה לא אנשים סוציומטים, אלה לא אנשים שיודעים שיש חלוקה אז הולכים לקחת עוד. תאמינו לי שהם היו מעדיפים לא להזדקק לאותו סל מזון. יבורכו העושים, אבל כמה הסל הזה יכול לעזור להם?

בזמן שמערכות הבריאות והרווחה משוועות לתקציב, בוועדת הכספים יש אוטוסטרדה של העברת כספים לבית היהודי בעילות של סעיפים שונים ומשונים. אני אומר לכם, זה דבק חזק שלא יפרק את הממשלה הזאת. הממשלה ושותפיה בחרו לא אחרת מאשר לפגוע בכבוד הנופלים ולזלזל במשפחות שיקיריהן נפלו ובמשפחות שנפגעו מפעולות האיבה והטרור.

אני אומר לשותפים, ברוב צביעותכם תמכתם בשחרור אסירים והלכתם באותה נשימה להפגין מול השערים של כלא "עופר". מה אתם חושבים, שהציבור מטומטם? מה אתם חושבים, שהציבור לא מבין? הרי היה בידכם רק לאיים בווטו על השחרור. מה אתה, שר בכיר בממשלת ישראל, מאפשר את שחרור האסירים והולך להפגין מול שערי כלא "עופר"? אין צביעות גדולה מזאת. מי זה?

שר השיכון.

אנחנו עוד לא ב"פראבדה", אפשר לומר שמות.

ואנחנו בדרך. העיתונות הכתובה בדרך, אבל עדיין לא. יש לנו אפשרות לומר שמות. הצביע והלך להפגין. להפגין מול שערי כלא "עופר". הוא אפשר, אני לא יודע אם הוא הצביע בממשלה, הוא אפשר את שחרור האסירים. והנה, הגיע הסיוט הגדול שלכם, הפעימה הרביעית, שהיא בהסכם,

אני חייב לומר. אתם מכירים את המשפט שהסכמים מכבדים? היא בהסכם. זה הסיוט הכי גדול שלכם. עוד פעימה כמעט התממשה. ואני אומר לכם, הפלסטינים לא הרימו ידיים, הם יתבעו אותה, ולצערי הרב הם יממשו אותה, את הפעימה הרביעית של שחרור האסירים.

השותפים הקואליציוניים, לא רק בכבוד הנופלים פגעתם, גם בכבודו של יונתן פולארד, בהעמדתו בשורה אחת ובמשוואה אחת עם רוצחים שפלים, רוצחי ילדים וחפים מפשע. יונתן פולארד צריך להשתחרר מייד וללא כל תנאי. הוא ריצה את עונשו מעל ומעבר. כל הטקסים והסמלים והגימיקים של עריכת סדר עם כיסא ריק, היה יותר קל אם לא הייתם מאפשרים את שחרור אסירים. ואני אומר, לא רק לממשלה הזאת, צריך לומר זאת ביושר, לכל הממשלות בשלושת העשורים האחרונים: אם בדיפלומטיה כזאת, של שחרור אסיר יהודי מכלא אמריקני, אתם לא מצליחים עם הממשל האמריקני, איך אני כאזרח יכול לסמוך עליכם בדיפלומטיה אחרת מול הממשל האמריקני? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה הזאת התחילה את כהונתה בנאומו של ראש הממשלה באוניברסיטת בר-אילן, מה שכונה אז נאום בר-אילן, ומה שנותר לנו מנאום זה הוא שראש הממשלה, וחבל שהספסלים ריקים, אבל למזלנו הפרוטוקול שומע,

וזה יהדהד, וזה יהדהד, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, יושב-ראש הליכוד, הסכים בנאום בר-אילן למדינה פלסטינית בקווי 67'. כן, ראש הממשלה נתניהו בממשלתם של נפתלי בנט, כן, ושל אורי אריאל, וגם דני דנון וגם אופיר אקוניס, ואתם יודעים מה? גם ידידנו משה זלמן פייגלין. זה ראש הממשלה שלכם. אז לאיזה משא-ומתן אתם הולכים, או יותר נכון: למה אתה שולח אותם למשא-ומתן בזמן שאתה מצהיר ולא מתכוון לעשות מה שהצהרת ואמרת? אדוני היושב-ראש, ראש ממשלתנו בקי בכלכלה. אנחנו יודעים על הידע שלו הרחב ועל האהבה שלו למקרו-כלכלה. חשבון פשוט אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות. הוא יודע לעשות חשבון, והוא מבין שבזירה הבין-לאומית הוא יהיה חייב להתקדם לקראת פתרון כלשהו עם הפלסטינים. ואני אומר לכם,

הוא גם מבין שזה גם מתחיל להיות האינטרס הקיומי של מדינת ישראל. אך מה לעשות, צמוד לידע שלו בחשבון ובכלכלה, חברתי זהבה גלאון, צמוד לידע שלו אנחנו יודעים שהוא גם ראש ממשלה פחדן, ואנחנו גם יודעים שהוא לא רק פחדן, הוא גם לחיץ, וראש הממשלה שלנו גם סחיט. ראש הממשלה הגדיל לעשות, להוכיח לנו שהוא לחיץ וסחיט, ואני לא אלך לסדרה של השנה הזאת וארבע השנים הקודמות, כשאני הייתי חבר בממשלה שלו. רק מתקופת הקמת הממשלה הזאת, מתקופת המשא-ומתן הקואליציוני, כולנו זוכרים את אמירותיו ואת הצהרותיו, ובסוף,

את כניעותיו אנחנו זוכרים, את אותן כניעות לשני הילדים החדשים של הפוליטיקה הישראלית, יאיר ונפתלי. היה מי שהגדיל ולקח את זה מעולם הדימויים שלו, וכך הוא אמר, אדוני היושב-ראש,

הם גם מחזיקים, גם לוחצים, וכשהוא קצת מעצבן אותם הם גם מסובבים. כך התנהל המשא-ומתן הקואליציוני. כל מה שהם רצו הם קיבלו, כל מה שהוא רצה,

לסיכום, אדוני היושב-ראש, למה אני אומר זאת? אי-אפשר להחזיק את המצב במדינה בנבצרות. אני קורא לראש הממשלה: צא מהנבצרות, קח את ההגה לידיים, שלח את שני הילדים לקייטנה וממש את מה שאתה מאמין בו, כי כרגע השיטה של ישחקו הנערים והנערה לפנינו לא עובדת לטובת מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. בבקשה, אדוני. אחריו נשמע את תשובתו של סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת אופיר אקוניס. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, המשא-ומתן המתנהל כעת עם הפלסטינים הוא לא יותר ממשחק בנדמה לי. הפלסטינים מצהירים מעל כל במה שלא יסתפקו בפחות ממדינה פלסטינית בקווי 67' שבירתה מזרח-ירושלים. ישראל יודעת שלא תוכל להתקיים בקווים האלה ושהעברת השטחים במלואם לרשות הפלסטינית תביא למדינת "חמאסטן" ביו"ש כמו בעזה, ואף-על-פי-כן ממשיכים לדון, להיפגש, ולא רק זאת, אלא ישראל אף שילמה במזומן על קיום המשא-ומתן בשחרור מאות מרצחים שפלים בשלוש פעימות. נשאלת השאלה: איפה הלב היהודי ואיפה הראש היהודי? איפה הלב היהודי, איך אפשר לראות בצהלה בצד הפלסטיני עם שחרור האסירים בפעימות הקודמות מול הכאב, היגון והצער של המשפחות השכולות? ואיפה הראש היהודי, איך הממשלה עיוורת לכך שהפלסטינים אינם חפצים כלל להגיע להסכם שלום? הם מהתלים בישראל ובעולם כולו, אבל זה לא הפריע לממשלה לשחרר כבר כל כך הרבה אסירים ומרצחים עם דם על הידיים כדי לקבל כלום, ושוב כלום, או כמו שיש מאמר: קח את הכלום והחזק בו חזק, קח את הכלום והחזק בו חזק. טריקת הדלת הצורמת של אבו מאזן מזכירה את ערפאת בשעתו, ואת מנהיג סוריה אסד האב, כשנשיא ארצות-הברית הגיע,

במיוחד להיפגש עמו בשווייץ כדי לסגור הסכם על החזרת הגולן, והאחרון סירב ברגע האחרון. ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא של האסיר היהודי האזרח הישראלי יונתן פולארד. בעוד שבוע ישב עם ישראל לליל הסדר. כל אחד יחגוג את הסדר בביתו ובמשפחתו, למעט אזרח אחד, יונתן פולארד,

את ליל הסדר הזה, ליל הסדר ה-30, כמו ב-29 השנים האחרונות, בין חומות הכלא. מיותר לומר לאדוני היושב-ראש, שהיה אסיר ציון, מה זה להיות בבית-הכלא ומה זה להיות בליל-הסדר בבית-הכלא, כשכולם יושבים לשולחן החירות והאסיר נמצא בכלא. זו השנה ה-30 שיונתן פולארד יושב בכלא, ובשנים האלה נפטרו אביו ואמו ולא אישרו לו אפילו את הדבר ההומני ביותר, להשתתף בהלוויית ההורים ולאפשר לומר עליהם קדיש, לשבת שבעה ולנהוג בהם דיני אבלות. קצרה בינתי מלהבין איך אפשר ככה להתעלל בבן-אדם. כיום הוא מתקרב כבר לגיל 60, מחצית מימיו הוא אסיר. גופנית הוא סובל ממחלות רבות, ובשנתיים האחרונות בלבד הוא אושפז חמש פעמים בטיפול נמרץ. כמה אפשר להתעלל באדם חי? איפה כל ארגוני זכויות האדם למיניהם? אם ארצות-הברית היא באמת ידידתנו, שלא תקשור את שחרורו של פולארד בשחרור של מאות מחבלים בפעימה הרביעית. לאחר 30 שנים בכלא, שתשחרר אותו בלי תנאים, שאת חג הפסח תשע"ד יוכל לחגוג, בעזרת השם, בביתו, ובתוכנו, עם כל עם ישראל. ועתה ברצוני להתייחס למה ששמענו קודם, וקראנו, על מאות המיליונים ליישובי יו"ש וההתנחלויות המבודדות, הלא-מבודדות, השייכות לגוון מסוים הנמצא בקואליציה.

מי מפריע? חבר הכנסת אקוניס, לא תדע מה להשיב לחבר הכנסת מוזס אם לא תקשיב לו.

לא שאין מה להשיב. דברי אלוהים חיים, חבר הכנסת מוזס. דע מה תשיב. שמענו קודם על מאות המיליונים הזורמים ליישובי יו"ש, ואני שואל שאלה: ידוע שיש שני יישובים חרדיים אשר מייצגיהם נמצאים באופוזיציה כיום. תושביהם, תושבי מודיעין-עילית וביתר-עילית, נשלחו להוות אזור חיץ בין היישוב היהודי ליישוב הערבי, או בלם ליישוב הערבי, דבר שהציבור שלנו בכלל לא היה מעוניין בו, לא רצה להיות בכלל בנושא הזה, כמו שאנחנו לא מעוניינים היום בכסייפה, כסיף, להיות הבלם של היישוב הבדואי. אין לנו שום עניין להיכנס בכל המערכות האלה, בכל הוויכוחים האלה. אנחנו מעולם נזהרנו לא להיות. אבל עד כמה אנחנו יכולים לגור בירושלים של מטה, במחסנים ובמרתפים, או בירושלים של מעלה, על הגגות ובכל היישובים? וראה זה פלא: כאשר באים לדבר על הרחבת היישוב היהודי, שני היישובים החרדיים האלה נשכחו לגמרי:

הקפאה מוחלטת,

אין תקציבים. אין תקציבים לא למודיעין-עילית, לא לביתר-עילית. ומה הפלא? אם לילדים האלה, המתגוררים ביישובים האלה, לא מגיע להם מהאוצר, ממשרד החינוך, תקצוב לקייטנות פסח, אלא רק לבתי-ספר ממלכתיים, דבר שלא היה קיים מאז קום המדינה, כך לפגוע בילדים הזקוקים הכי הרבה לתמיכה, הרובד הנמוך ביותר מבחינה כלכלית, ומדובר כאן על תלמידי החינוך המוכר שאינו רשמי, המפוקח על-ידי משרד החינוך, אבל הם חרדים, מה לעשות, וכשם שביטלו את חוק נהרי, והיום חשמל, מים וניקיון אנחנו צריכים לממן מכיסנו, או ללכת לדלתי ראש העיר ולמאכערים לבקש שיסדרו שנקבל מהרשות המקומית, כי האוצר הפסיק את הזרמת הדבר הבסיסי ביותר: חשמל, מים וניקיון למוסדות האלה, ממלכתי-דתי,

אז תכף תשמע שאנחנו לא נהיה ממלכתי-דתי ולא ממלכתי. אבל ש"ס כבר, ומה הפלא? מי שיכול בדיוק לציבור החרדי לעצור חשמל מים וניקיון ולספר לו: בוא תשנה את אורחות דרכך ותלך לממלכתי-דתי, ואז אתה תקבל, לא ביקשנו.

אנחנו כבר היום בגיל הרך שליש ממערכת החינוך, יבוא היום ואנחנו נהיה רוב במדינה. מה תגיד אם אנחנו נבוא, נגיד לכם: אחינו, יש עתיד, אתם יודעים מה? תבואו להיות בחינוך העצמאי, ואז תקבלו תקציב. תבואו לחינוך העצמאי ותקבלו תקציבים. מה יהיה אז במדינה הזאת? אה? או אנחנו נבוא לעולם האקדמי, נגיד לאוניברסיטאות: תתחילו להתנהג, להגיד לכם דעות כפי שאתם רוצים להכתיב לישיבות. איזה תירוץ זה ללכת לממלכתי? אנחנו לא נשנה את אורחות דרכנו, את דפוסי התנהגותנו. לא, לא, בשום מסגרת לא. "כל כלי יוצר עליך לא יצלח". אתם רוצים לרושש אותנו, רוצים לרושש את המשפחות, חס וחלילה, חס וחלילה. ואתם חושבים שבזה תצליחו לספר לנו סיפורים שאתם רוצים להכניס למעגל העבודה,רק עכשיו יצא מנכ"ל ה"ג'וינט", והוא אומר שכל הסיפור על החרדים האלה שלא רוצים לעבוד זה שקר וכזב, 60% מהציבור החרדי עובד. אתם יודעים די טוב שבכל המכרזים עכשיו באוצר, ותבדוק את זה, ובדקנו את זה, כל מי שגר בבני-ברק, במודיעין-עילית, בביתר-עילית, והגישו אברכים שהתמקצעו ב"אונו" לא התקבל לעבודה. יש לך הסבר לזה?

וזה החיץ הראשון. זו החזות הזאת, שאני הולך כאן ולא יכול להתקבל במקום העבודה החילוני. חבר הכנסת מוזס, 30 תקנים שמתי בצד. כל מי שמוכשר יבוא ויתקבל. אני שמעתי כבר בפעם הקודמת שבמכרז 30 תקנים. אז תסביר לי למה לא התקבלו. אולי הם לא מספיק, הם התמקצעו, הם למדו במפת"ח, למדו ב"אונו", למה הם לא התקבלו לא לרשות המסים ולא לאף רשות? היה מספיק הכתובת שלו או איך שהוא נראה, החזות שלו.

סגן השר,

אומנם התרגלת לדבר כמעט

וזה גם לא כל כך קשור לנושא הזה. אבל יש לי, אבל אם כך, נראה שזה מפריע. זה גם מפריע לדובר.

אני רוצה, בהזדמנות שתהיה לך אני מניח שלא תימנע מלהגיב על הדברים האלה. ואני מתפלא על ראש הממשלה שהוא לא רואה ולא שומע ולא יודע כל מה שמעוללים לציבור החרדי, נא לסיים. אבל אמרתי לכם: "כל כלי יוצר עלינו לא יצלח", ויקוים בעזרת השם דברי נעים זמירות ישראל דוד המלך: "המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד". חג כשר ושמח לכולכם ולכל בית ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת מוזס. ישיב על כל ההצעות לסדר סגן השר אופיר אקוניס, בבקשה. ולאחר מכן יש לנו עמדה נוספת, שני דוברים. בבקשה, אדוני סגן השר. אתה עונה בוודאי על כל ארבע ההצעות. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, מצער שהאופוזיציה שוב מתייצבת אוטומטית לצד הפלסטינים, איזו עליבות,

נטולת שיקול דעת, נטולת קור רוח, נטולת ראייה מפוכחת, נטולת ראייה אמיצה מול פני המציאות, מציאות שהופכת את הפלסטינים לסרבני שלום סדרתיים,

בכל פעם שנדרשת הכרעה, הפלסטינים בורחים משולחן המשא-ומתן. בכירי ההנהגה הפלסטינית טוענים שזנחו את דרך האלימות. כעת, ראשת מרצ, כעת הם מפעילים את האלימות הדיפלומטית. עובדות, דבר חשוב גם בחיים הפוליטיים. עובדות. יושב-ראש הרשות הפלסטינית אמר "לא" לאובמה, נשיא ארצות-הברית, על מסמך מסגרת. יושב-ראש הרשות הפלסטינית אמר בליגה הערבית שלא יסכים לדון בכלל בהכרה במדינה יהודית.

יושב-ראש הרשות הפלסטינית אמר בשבוע שעבר "לא" למזכיר המדינה האמריקני. הפלסטינים אמרו "לא" לארצות-הברית. מה, כן, צריך גם לומר ביושר. זו ארצות-הברית שבשמונת החודשים האחרונים, חברת הכנסת גלאון, הפעילה מכבש לחצים בעיקר על ישראל, בעיקר על ישראל, ובסוף הפלסטינים יורקים בפרצופם של האמריקנים. זאת האמת. אין שני אמיתות ואין חצאי אמיתות, חבר הכנסת טיבי. יש אמת אחת, והיא עומדת לצדנו.

האמת הזאת עומדת לצדה של ישראל גם אם, גם אם, אז למה מטילים עליכם את האשמה?

גם אם בדעת הקהל הבין-לאומית,

חבר הכנסת גטאס, גם אם בדעת הקהל הבין-לאומית ישראל מואשמת אוטומטית ישראל מואשמת אוטומטית על כל דבר שלא תעשה. כל דבר. אתמול אני שומע, אדוני היושב-ראש, אתמול אני שומע את סאיב עריקאת, המכונה ראש צוות המשא-ומתן, והוא אומר,

הפלסטינים ברחו ממשא-ומתן. לכן הוא ראש צוות האי-משא-ומתן. הוא ראש צוות הבריחה מהמשא-ומתן. ראש צוות סרבני השלום. סרבני השלום.

אדוני, ואני מצטט: "חמאס" תראה,

סגן השר לוי, מה אומר ראש צוות האין-משא-ומתן, ראש צוות סרבני השלום, אומר סאיב עריקאת: "חמאס" איננו ארגון טרור. הוא מעולם לא היה כזה. זה ראש צוות המשא-ומתן של הרשות הפלסטינית. אני הייתי מצפה מחברי האופוזיציה, מראש האופוזיציה, חבר הכנסת כבל, ומראשת מרצ, חברת הכנסת גלאון, מנהיגת מרצ, ראשת מרצ, מנהיגת מרצ. הייתי מצפה מכם, משום שמחבר הכנסת טיבי אין לי ציפיות,

וגם לא מחבר הכנסת גטאס, למה? אבל מכם אני מצפה. מכם אני מצפה, אתה עושה הבחנה, וחשוב מזה, הציבור מצפה, ממך, ואני, אין לי ציפיות מהם ולהם אין ציפיות ממני. אתה רואה, מגיעים להסכמות לפעמים. לפעמים בחיים הפוליטיים מגיעים להסכמות, אבל יש לי, מכיוון שאתה נחשב חבר במפלגה ציונית, כך אני רואה את מרצ, אולי אני טועה, ואני מקווה שאינני טועה, ואני גם מדבר על מפלגת העבודה, ודאי מפלגה ציונית, אני מצפה שבעתות כאלה, חבר הכנסת גילאון, אתה וחבריך וחבר הכנסת הורוביץ תתייצבו לצד האמת, לצד האמת, והאמת היא בצדה של ישראל, איננה בצדם של הפלסטינים. ובמקום זאת מי הפר את ההסכם? ובמקום זאת אתם מעדיפים להתייצב לצד הפלסטינים, כאשר אתם יודעים שממשלת ישראל עשתה צעדים מרחיקי לכת כדי לקדם את המשא-ומתן, וחייבים לומר שלחלקם הבעתי התנגדות אישית, ועשתה את זה בלב כבד ומתוך הבנה וידיעה שהדבר נוגד כל היגיון וכל מוסר, כמו למשל, חבר הכנסת טיבי, שחרור מהכלא הישראלי של רוצחים מתועבים שלא ראויים לראות יום אחד של חופש. הקבינט הצביע בעד זה. הרי הקבינט שלכם הצביע בעד זה,

ומה עשו הפלסטינים? הצבעתם בעד זה, אישרתם 104 אסירים. ומה עשו הפלסטינים? מקבלים תיאבון, דורשים עוד ועוד, משום שהדבר האחרון,

ברוך השם, הציבור הישראלי יודע: ברוב מוחץ, של קרוב ל-70% ראינו את הנתון בסוף השבוע, קרוב ל-70% מן הציבור הישראלי מבין ויודע שהדבר האחרון שמעניין את הפלסטינים הוא תהליך מדיני להסדר. הדבר היחיד שהפלסטינים מעוניינים בו, אדוני היושב-ראש: נסיגות וויתורים מצד ישראל, וכמובן הריקוד ברחובות עם רוצחי נשים וילדים. ראינו את זה בשלוש הפעימות הקודמות, אין שום סיבה שנראה את זה גם בפעימה הבאה, שלא תהיה. אלה הם הפרטנרים של חברת הכנסת גלאון, אלה הם הפרטנרים של חבר הכנסת גילאון וחבר הכנסת הורוביץ, אלה הם הפרטנרים של חבר הכנסת כבל, אלה הם הפרטנרים של יושב-ראש האופוזיציה. נדמה לי, חבר הכנסת גילאון, שאחרי השבוע הזה אפשר, לומר על הפלסטינים, שלכם יש, אפשר לומר על הפלסטינים:

ורק בשבוע שעבר קיבלנו הוכחה נוספת לכך שהסחטנות הפלסטינית איננה יודעת גבולות, איננה יודעת, אין דבר שמרצה אותם. אופיר, צריך לעשות בדיקת חמץ, תמהר. ומי שעדיין לא הפנים זאת,

צריך לבער הרבה שטויות, חבר הכנסת כבל,

הרבה דברים צריך לבער מהשיח הציבורי בישראל,

הרבה שקרים שחלחלו פה ב-46 השנים האחרונות. כמו למשל, חבר הכנסת חנין, שהשומרון ויהודה הם תחת כיבוש, שההתנחלויות הן מכשול לשלום. הפלסטינים הם מכשול לשלום, פעם אחת תגיד את זה, לכן אתם רוצים לסלק אותם. תתייצב מול המראה,

ביושר ותגיד את זה. פעם אחת תתייצב ביושר ותגיד את זה. לכן אתם רוצים לגרש אותם.

אף אחד איננו מפקפק ביסודות של האמונות האמיתיות ביותר והפנימיות ביותר שלך, אף שאני חולק על 100% שלהן, אבל פעם אחת תגיד, תגיד: הפלסטינים מכשול לשלום. לא ההתנחלויות מכשול לשלום, הפלסטינים מכשול לשלום, וראינו את זה בשבוע שעבר. את מה דורשים הפלסטינים? את כל הדרישות שלהם, כולל הודעה מראש, אדוני היושב-ראש, שעירך,

ירושלים, בירת ישראל השלמה, מזרחה יהיה בירת המדינה הפלסטינית, תהיה הקפאת בנייה בהתיישבות, שחרור המרצח המתועב מרואן ברגותי, תלמידו של הטרוריסט השפל יאסר ערפאת, זכרו לקללה,

את כל זה, אתה מתועב.

אני לא רוצה לרדת לפסים אישיים, אבל ערפאת הוא אדם מתועב, אתה מתועב. שפל, רוצח מתועב,

זהו יאסר ערפאת, זכרו לקללה, שאת תמונתו אתה מנופף בחדרך בכנסת ישראל.

אם זאת הגאווה שלך, חבר הכנסת טיבי, אז אני מציע לך למצוא מקור אחר לגאווה. טוב, חלאס, מקור אחר לגאווה. עמדת על דוכן הכנסת והשתמשת ברוצח שפל כדוגמה למנהיגות לאומית. ועכשיו,

את כל הדרישות, השרה לנדבר, של ירושלים כבירה של המדינה הפלסטינית, שלא תהיה, ואני אעמוד על כך שלא תהיה, איאבק על כך שלא תהיה מדינה פלסטינית.

אני אעמוד, יחד עם רבים מאתנו ורבים מן הציבור הישראלי. יש לי הפתעה קטנה בשבילך, חבר הכנסת טיבי, אתה יכול לנופף באיזה סקר שאתה רוצה שבציבור הישראלי יש רוב למדינה פלסטינית. תעשה עוד בדיקה אחת, היא הנותנת. סימן שאתם המכשול, כאשר הם רואים מי,

כאשר הם רואים מי אמור לקבל את המפתחות להנהגתה של המדינה הפלסטינית הזאת, או אתה או נתניהו משקרים. ואת קרבתה לכל יישוב בארץ-ישראל, הם מבינים שזה יהיה אסון.

אדוני היושב-ראש, מדינה פלסטינית לא תקרב שלום, היא תקרב מלחמה.

מדינה פלסטינית תקרב מלחמה.

אז מה אתם מאשים את הפלסטינים, אם אתה לא, נא להעביר את הפרוטוקול לג'ון קרי. ודאי. הפרוטוקול יופץ בכל העולם, אל תדאג, אני אחראי לו. אני אחראי להפצתו. אני אחראי להפצתו, ואני גאה על המשפט הזה, שבהיסטוריה של המזרח התיכון עוד ייזכר, כמי שאמר, שמדינה פלסטינית לא רק שלא תקרב שלום, היא תקרב מלחמה. ואולי אתה ואני, חבר הכנסת טיבי, לא נהיה פה בעוד עשר או 20 או 30 או 40 שנה, אבל ההיסטוריונים שיבדקו את ההיסטוריה של המזרח התיכון יבואו ויראו לך שזה מה שיקרה אם חלילה המדינה הזאת תוקם.

חלילה אם תוקם. חלילה אם המדינה הזאת תוקם. מדינה אחת. ואני, אדוני היושב-ראש, כמו רבים מן הישראלים, אני מבין שאתה נתת ייעוץ, חבר הכנסת טיבי, לקיים את החתימה על הפנייה למוסדות האו"ם בזמן קרוב למהדורות החדשות של השעה 20:00. כן, כך זה היה,

וגם צוחק, כי זה נכון, לא לא, חבר הכנסת טיבי צוחק כי הוא יודע שזה גם נכון. האם אדוני סגן השר יודע איזה אמנות הוגשו לאו"ם? אגב, האם

על כל אמנה שהיא חד-צדדית, מה מפריע לך באמנות האלה?

אתה יודע. אתה יודע שזה ביטול של כל ההסכמים הקודמים.

חד-צדדיות, וביטול של כל ההסכמים הקודמים.

התנחלות זה לא חד-צדדיות? בוודאי. בוודאי. פנייה, הגנה על זכויות הילד, הגנה על נשים. הגנה על נשים מפריעה לך? אם מפריעות לך קריאות הביניים תגיד לי, אני מבין שזה מפריע.

שום דבר לא מפריע לי. אני נהנה, מאבק נגד גזענות. אני מאוד נהנה שיש צופים רבים,

אני נהנה שיש צופים רבים שהאמת נחשפת בפניהם בשידור החי של ערוץ 99, ויש רבים כאלה. יש רבים כאלה, בשידור חי נחשפת האמת על אמיתותיו של חבר הכנסת טיבי, על האמת שלו. אגב, זאת האמת שלו. טוב שהיא נחשפת, מה נחשפת? אני אומר אותה כל יום.

וזאת לצערי גם האמת,

וזאת לצערי גם האמת של חברת הכנסת גלאון,

וחבורת מרצ, חברי הכנסת, לא חבורת,

חברי הכנסת של סיעת מרצ, וגם שלך, חבר הכנסת כבל, גם שלך, גם של תנועת העבודה, זאת שמתכננת להקים ממשלה חלופית, תכף נגיע לזה, חכה, לבדיחה הזאת עוד נגיע. לבדיחה הזאת תכף נגיע. עכשיו, אדוני היושב-ראש, כפי שראינו כולנו, סמוך למהדורות החדשות המרכזיות, בשעה 20:00, אבו מאזן חתם על פנייתו למוסדות האו"ם. רק אתם יכולים ב-20:00? רק אתם? רק ביבי יכול ב-20:00? חבר הכנסת טיבי, קודם כול, מזמן, תרשה לי, כן? הוא המציא את 20:00. אתם המצאתם את 19:55. אנחנו המצאנו את הכול.

חבר הכנסת טיבי,

פעם היו אומרים, זה טיבי או ביבי, היה סטיקר "טיבי או ביבי". תמיד העדפתי את ביבי, וגם עכשיו אני מעדיף. גם עכשיו. זה טיבי או ביבי, וזה באמת הסיפור,

זה הסיפור כולו. זהו הסיפור כולו. המצב שלך מאוד מאוד מאוד קשה. אופיר, חבר הכנסת גילאון, אתה מעדיף את טיבי. אתה מעדיף את טיבי, זאת זכותך, אני מצטער בשבילך,

אני מצטער בשבילך. כל מה שנותר לי זה להביע צער על העדפתך, אבל כל אחד וההעדפות שלו. מה עם, ממשלה, תגיד לי? כל אחד וההעדפות שלו. אני קיבלתי קולות בציבור שלי יותר מאשר ביבי בציבור שלו. תבדוק. חבר הכנסת טיבי, אחרי שהפלסטינים אימצו את ההצעה שלך לפנות למוסדות האו"ם בשעה 20:00, נחשפה בשידור חי השקרנות הפלסטינית והפרת ההסכמים על-ידי הפלסטינים. בשידור חי. ואתה יודע, חבר הכנסת טיבי, כפי שכבר נכתב בהסכמי אוסלו האומללים,

הסכמים אומללים, אומללים,

בתולדות המזרח התיכון גם הם ייזכרו כהסכמים אומללים, שפנייה של אחד הצדדים, אתה יודע את זה, אתה היית שותף בניסוח, פנייה של אחד הצדדים חד-צדדית היא בבחינת הפרת הסכמים. וזה מה שעשו הפלסטינים, אדוני היושב-ראש, השבוע הזה. ואני אומר כאן, על דעתו של ראש הממשלה, על דעתה של הממשלה כולה: אם הצד השני יחליט לפעול באופן חד-צדדי, אף אחד לא מעדכן אותך, סגן השר, לגבי העסקה עם קרי? אם הצד השני יחליט לפעול באופן חד-צדדי, גם ישראל רואה את עצמה חופשית לפעול באופן חד-צדדי.

אדוני היושב-ראש, לרקיחת התרגיל המסריח של מפלגת העבודה. יש להם הרי מומחיות בזה, כן? אנחנו זוכרים את התרגיל המסריח שלהם מפסח 1990. הביאו לפה, זימנו כנסת שלמה, להקים ממשלה חלופית.

היה שותף למהלך. לא לא לא, זה החבורה הזאת. חבר הכנסת כבל היה אז בצעירי העבודה. זה יותר חמור מהפנייה לאו"ם? זה לא יותר חמור מהפנייה לאו"ם, אבל זה חמור כמו הפנייה לאו"ם. דרך אגב, הייתי שם. דרך אגב, הייתי שם. אמרתי שהיית שם. אני אמרתי לך שהיית, אמרתי. חבר הכנסת כבל, שהיה בתרגיל המסריח ההוא, מתכנן, רוקח עכשיו, יחד עם ראש מפלגתו, את התרגיל המסריח של שנת 2014. ואת התרגיל הזה, אדוני היושב-ראש,

בעצמו יושב-ראש האופוזיציה. ומה היה מתווה התרגיל? כדי שכל הציבור ידע, התרגיל היה כך: ניתן למשא-ומתן, חברת הכנסת גלאון, ניתן למשא-ומתן להיכשל, האופוזיציה בראשות העבודה תאשים את נתניהו והליכוד בכישלון השיחות, ותוקם קואליציית שלום.

כן כן, זאת התוכנית. לא לא, זה מרשים. עכשיו, על איזה שלום אתם מדברים, על השלום שלכם?

כזה שעושים בו ויתורים ונסיגות? עם מי עוד היינו אמורים לעשות את המשא-ומתן? אתם הכנתם תרגיל מסריח, חבר הכנסת כבל, שהתפרק.

אני אספר לך. התרגיל הזה התפרק ברגע שלאחר שגורמים בקואליציה, שהיו אולי, להבנתכם, להבנתכם, אמורים להיות חלק ממנו, הודיעו רשמית שהפלסטינים הם אלו שהפרו באופן בוטה את ההבנות. אדוני היושב-ראש,

אני מבקש להזמין את ד"ר ליפשיץ, סגן השר יש לו חום. הוא הוזה. הפלסטינים, הודיעו, הודיעו שהפלסטינים הם אלו שהפרו באופן בוטה,

את ההבנות. מי הודיע? השר לפיד והשרה לבני. איתן, התוכנית הזאת. חבר הכנסת גילאון, זה אתה לא רקחת. אני לא מאשים אותך.

למה אתה קופץ? מה אתה קופץ? אתה זוכר? פעם אמר, דרך אגב, גם ג'ון קרי היה שותף למהלך. מנהיג מפלגת העבודה אמר על חבר אחר, בכיר מאוד, במפלגת העבודה את המשפט,

מאוד משעשע, ושאף אחד לא ייקח אותו לשום מקום, גם לא אתה וגם לא חבר הכנסת כבל ואף אחד, הוא אמר משפט מדהים, חבר הכנסת כבל זוכר, באחת מוועידות מפלגת העבודה: על ראש הלוזר בוער הכובע. זה משפט שהוא משעשע בכל קנה מידה. חבר הכנסת הורוביץ, אפילו אתה, אפילו חבר הכנסת טיבי לא חשב על משפט כל כך משעשע. אז אני לא דיברתי עליך ואני גם לא התכוונתי אליך, חבר הכנסת גילאון,

אל תקפוץ, אל תקפוץ. לא, אתה לא בתוך, חלק מהמרקחה הזאת, אז אל תקפוץ. אבל אין ספק,

אפשר לבקש חנינה והוא יפסיק פה? אבל אין ספק, תכף נגיע לחנינה, כי בזה אני מסיים, וזה מביא אותנו לעניינו של פולארד, שהעלה חבר הכנסת מוזס, ברור לכם,

חברת הכנסת גלאון, וגם לך, חבר הכנסת טיבי, יש רוויזיה בוועדת הכספים. ובראש ובראשונה, בראש ובראשונה, ליושב-ראש מפלגת העבודה, שאם הכנסת תחליט על הקדמת הבחירות, ואינני רואה כל אפשרות כזאת, כל אפשרות כזאת, אבל אם תחליט הכנסת, אין לי כל ספק שהציבור ידאג, הוא ידאג לך, חבר הכנסת כבל, לבוא חשבון עם מי שהוביל אותו לבחירות מיותרות, והוא ישלם את המחיר בקלפי. ליברמן אמר שהוא רוצה בחירות,

אתה מאיים עלינו? חבר הכנסת מוזס, אני לא מאיים בבחירות אף פעם, אני מציע לך לפשפש היטב בקולותיך ובמנדטיך הצפויים לפני שאתם מאיימים בבחירות. ועכשיו, לחבר הכנסת, הולכים לבחירות. חברים, אני אמרתי בצורה מפורשת, אני אמרתי בצורה מפורשת שאין לנו כל כוונה להקדים את הבחירות המיועדות לנובמבר 2017. זהו, אדוני היושב-ראש, התאריך הרשמי לקיום הבחירות בישראל, ואני אעשה ככל האפשר, יחד עם הליכוד, כדי שהדבר הזה יתקיים. אבל אם חלילה תחליט הכנסת לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות, תאמין לי שהציבור ידע מי פיזר, חבר הכנסת כבל, ועל מה, ועל מה פיזר, על זה שהפלסטינים ברחו מהמשא-ומתן. חבר הכנסת מוזס, כולנו, ובעניין הזה אני בטוח שאני מבטא הסכמה לאומית רחבה, שבה גם חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה שותפים לתקווה לראות כאן עד ערב חג הפסח הבא עלינו לטובה ביום שני בערב את יונתן פולארד מגיע לכאן ומשתתף אתנו. זו הייתה כוונתנו וזה היה רצוננו. לרגע זה הדבר הזה, כידוע לך, לא הסתייע, אבל אם אפשר לסיים בנימה אופטימית, בנימה של אחדות לאומית והסכמה רחבה, אני מקווה שזה עוד יקרה, ואם לא כך יקרה השנה הזאת, כפי שנאמר, חבר הכנסת מוזס, במשפט הסוגר את ההגדה של פסח, שמשפחתי ואני מקפידים להגיע אליו, אל המשפט בכל שנה, לא יקרה השנה, בעזרת השם, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות,

לאחל לכל חברי הכנסת ולחברות הכנסת וגם לחברי האופוזיציה חג פסח שמח

ושבעזרת השם ידעו שנים רבות באופוזיציה. תודה רבה לך, סגן השר.

הממשלה מקבלת כל הצעה שחברת הכנסת גלאון תציע. לקיים דיון במליאה או להעביר,

היא לא יכולה להעביר לוועדה. אתה גם יכול להציע ועדה. אני לא מציע להעביר לוועדה. אם חברת הכנסת גלאון וסיעתה, המציעה את הדיון הזה, רוצים לקיים דיון במליאה, תראה את הממשלה הזאת, הממשלה, שלא תגידו שהממשלה סותמת את פיותיכם, בקדנציה הבאה. ולא הולכת לקראת האופוזיציה. אנחנו מסכימים להצעת סיעת מרצ. תודה וחג שמח. תודה לך, סגן השר.

גם על נושא פולארד? ודאי, על כל ההצעות. כן כן, בוודאי, על הכול.

יש עמדה נוספת של חבר הכנסת מאיר שטרית. בבקשה, אדוני, דקה מן הצד. לאחר מכן גם חבר הכנסת אייכלר, דקה מן הצד, ואנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אין ספק שהמשא-ומתן נמצא במשבר עמוק, שאולי הוא לא יוכל להתאושש ממנו. ואני חושב שהיום, במקום להתחיל להחליף האשמות, האחריות של כל הצדדים מחייבת לעשות כל מאמץ כדי בכל זאת לחזור לשולחן המשא-ומתן ולקדם את תהליך השלום.

לא תעזורנה. אני מתריע, אני חושב שאם יהיה כישלון של המשא-ומתן הזה, חלילה המצב יכול להסלים, ונחזור מחדש לקונפליקט שאנחנו שכחנו ממנו מזמן. במצב היום, ביהודה ושומרון יש שקט, תודות לפעילות של ישראל, אבל גם תודות לפעילות הפלסטינית, צריך לומר את זה בגלוי. הפלסטינים עשו פעולה יוצאת מן הכלל למנוע פעילות טרור נגד ישראל. אסור לקלקל את כל מה שנוצר בחודשים הללו תחת הממשלה הזאת, עכשיו, על-ידי התנגחות דו-צדדית.

צריך למצוא דרך לקפוץ מעל הגשר או הפער שנוצר, או התהום שנוצרה. אני קורא לראש הממשלה להזמין את אבו מאזן לפגישה אישית, כי אני קצת מתפלא על כך שבכל המשא-ומתן, שנמשך חודשים ארוכים, לא הייתה אפילו פגישה אחת בין ראש הממשלה לבין אבו מאזן. אי-אפשר לעשות שלום במזרח התיכון בלי לדבר עם מי שעומד נגדך, ליצור אמון אתו, לשבת אתו, להבין אותו ושהוא יבין אותנו. אז אולי אפשר להתגבר על הרבה מאוד מכשולים בדרך. ולכן, עוד לא מאוחר, אני חושב שאם ראש הממשלה יזמין את אבו מאזן הוא יבוא לפגישה, וינסו שניהם להתגבר על הפער שנוצר,

ואולי להתקדם לשלום.

זו צריכה להיות המטרה שלנו, ולא שום דבר אחר. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אנחנו ניגש יחד להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב שכל בית ישראל יחד אתי מאוד כואבים את העובדה שיהונתן פולארד, שהיה יכול להיות פה בליל הסדר, זה היה נראה שאו-טו-טו הוא מגיע, בינתיים נראה שזה מוקפא.

מי ייתן והוא עוד יצא כבר עכשיו, ואולי ראש הממשלה צריך לעשות הכול כדי שזה יקרה. אבל אני רוצה לקחת את הנושא של יהונתן פולארד, לגבי ההזמנה שקיבלתי בשנה שעברה לבוא ולעשות לו איזשהו סדר אצל הבית היהודי, וגם למחר, ואני לא יכול לבוא הפעם, ואני אגיד לכם למה. יהונתן פולארד פעל בניגוד למדיניות מדינתו, למען עמו, למען אמונתו ולמען אחיו. יונתן שטבון, עם כל ההבדל בין האירועים, ומובן שיש הבדלים גדולים, בכל התחומים, חוץ ממה שקוראים לו יהונתן, והוא היה גיבור למען עמו וארצו, ויונתן שטבון שהוא גיבור למען עמו וארצו, גם הוא פעל בניגוד להחלטות המבישות של מפלגתו, הבית היהודי, והוא הצביע נגד הסנקציות הפליליות על לומדי תורה, למען עמו, למען אמונתו, למען תורתו הוא עשה את זה. האמריקנים באמת עושים באכזריות כל מה שהם יכולים נגד יהונתן פולארד וזה באמת לא בסדר, אבל מה עושה הבית היהודי נגד יונתן שטבון, כל מה שהם יכולים ומאיימים לחסל אותו פוליטית. מובן שההבדלים גדולים, אבל אני רוצה שהבית היהודי, לפני שהוא מכנס אספה בבית היהודי מחר למען יונתן פולארד, קודם כול שיפסיקו את הרדיפות נגד יונתן שטבון,

שיאפשרו לממשלה להביא הביתה את יהונתן פולארד.

כן, אבל לא לבית היהודי. הביתה כן, אבל לא לבית היהודי.

ולהביא הביתה ולהביא לבית היהודי, ואין כאן אף חבר כנסת מהבית היהודי, שאתה מפנה את זה אליו, אבל אנחנו, כפי ההצעה של סגן השר וכפי שחברי הכנסת המציעים הסכימו, אנחנו נצביע. מי שבעד, הוא בעד דיון במליאה.

מתנגד לדיון במליאה ומבקש להוריד מסדר-היום. בבקשה, חברים, הצבעה.

בעד, 11, מתנגד אחד, אין נמנעים. לפיכך ההצעות לסדר-היום, ארבע ההצעות לסדר-היום,

לפני שנסגור את סדר-היום, נאחל לכולם ולכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם,

י"ב באייר תשע"ד,

בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.